שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה של הכנסת,

ו' באב,

הנושא על סדר היום המשבר בענף היהלומים, ואני מוסיף את המילה: הגדול.

כפי שעשינו, לדוגמה,

כפי שוועדת הכספים מתייחסת נקודתית בימים אלו לענפים כאלה ואחרים.

בכל אחד מהסקטורים שנגענו הוועדה התחילה לגעת בענפים מסוימים נקודתית. במסע הזה בשבועות האחרונים דיברנו על אותם עקרונות והם נכונים גם לענף

אני רוצה לספר לאדוני שבשיא המשבר ב-2008 אשראי ענף היהלומים בארץ היה קרוב ל-3 מיליארד דולר ובהודו הגדולה הוא היה 4 מיליארד. הבנקים ההודים, ממשלת הודו עודדה את הענף. זה ענף עתיר הון,

יש לו הרבה עסקים קטנים סביבו ודחפה לענף הזה במשבר של 2008 עוד 12-10 מיליארד דולר. הם זינקו

העיניים שלך בוכות.

תנו לנו קווי אשראי, בערבות מדינה. הפתרון שמתאים למסעדות לא מתאים ליהלומנים. צריך פתרון שמשרד האוצר,

נוכל להחזיר את העובדים, נוכל לפתח עוד עסקים,

לנו אין שוק מקומי, הוא קטן.

לא יכולים לטוס, הירידה היא של 80%, אדוני. איך אפשר לקיים עסק כלכלי כשיש ירידה של 80%? אנחנו התחלנו את המשבר סין זה קהל

אנחנו תמיד,

נרצה לפתח ולקדם ענף ולעשות את זה ביחד בדרכים הנכונות.

יורם דבש הציג את המצב להלכה כמו שהוא, הירידה בסחר היהלומים ובעיקר בייצוא היהלומים היא ירידה עצומה,

2020 החצי הראשון של השנה היא

אני חושב שענף היהלומים זה אחד הענפים שמאגדים בתוכו את כל המגזרים שעובדים שם, והיו שנים טובות, כמו שאמר כאן כבודו, שנים שמדינת ישראל התברכה באחד המקומות הטובים בענף

החלטנו להקים חממה טכנולוגית בבורסה על מנת למצוא פתרונות טכנולוגיים על מנת לקדם את הענף ולמצוא איזה game changer שיוכל לעזור לנו להתחרות בהודו בכל הייצור הזול שנמצא שם. זה גם אחד התחומים שהיינו מבקשים,

אנחנו לא צריכים כספים גדולים. הלכנו למסלול של המדען הראשי ולא הצלחנו שם, ואם יהיה אפשר לתמוך במיזם הזה אני חושב

אני מאמין שכבר היום, זה שאתם משמרים את היקף הפעילות ונפח הפעילות הזה הוא לא מובן מאליו, בהתחשב בגלובליזציה ובתנאים שבהם אתם עובדים.

אין להם זמן

אתה נותן אחוזים מתוך אלה שהגישו בקשות והוא אומר שמלכתחילה,

- - - הדבר שיכול לעזור ויכול להיות הכי נוח לנו זה בעצם ערבות

יוקם צוות ואנחנו נוכל לעדכן בהמשך לגבי היתרונות,

זה.

לעומת הדובר הקודם כל הכבוד לך. קודם כל אני מתנצל שלא יכולתי להשתתף בישיבה הזו כי אני לא בארץ.

ליורם דבש ולבועז מולדבסקי לגבי מה שקורה בענף שלנו. אני חושב שבאמת, הדבר שהכי יכול כרגע לעזור להציל את הענף זו הלוואה בערבות מדינה,

העסק שלנו בנוי על טיסות - - - מה אתה צריך כדי שתרים את הראש אחרי המשבר. שקודם כל תשמרו על היהלומנים עם הראש מעל למים. איך? וחשוב מאוד עד סיום משבר הקורונה תנו לנו לחיות בכבוד,

כשהיינו לפני עשור,

יש פה מקום למדינה, לממשלה, לכם כוועדת כלכלה לבוא ולהגיד: דבר ראשון, נדאג שמה שקרה בעשור האחרון לא יקרה בעשור הבא. חייבים לשמור את הענף הזה.

את הכל מימנו בכוחות עצמנו. בחיים יהלומנים לא באו למדינה וביקשו תמריצים,

כלום. תמיד ידענו לממן את עצמנו.

שאנחנו מימנו את עצמנו ללא עזרת המדינה,

אם אנחנו לא נתעורר היום נמצא את עצמנו בשנים הקרובות שאנחנו לא שם.

תודה.

יש ים של רצון טוב, אבל זה נתקע בסוף.

רוצה להגיד שהענף יודע שאנחנו עוסקים, כמו שאמרתי, בפיקוח ובפיתוח. לא סתם השתמשתי בשתי הזרועות האלה אנחנו לא רק המפקח על

יש גם שכירים, יש גם אנשים שעובדים יום יום. אנשים לא קונים היום שרשראות וטבעות ודברים כאלה. שאלה אחרונה ממש לסיכום: יש לכם תחזית שבעקבות הקורונה תהיה ירידה בביקושים?

אולי דווקא כן אולי נראה שאנשים יסתכלו על הדברים האלה כעל השקעה,

ערך הכסף יכול לרדת, אבל יהלומים הם החברים הכי טובים של האדם.

אז יש לכם תחזית? אתם יכולים פחות או יותר לבנות את התכנון שלכם? כל עוד יהיו חתונות, אנחנו נמכור יהלומים. אני תמיד אמרתי מזל שבעולם יש נשים וילדים, אין מיתון. הוועדה סבורה כי נוכח המשבר הקשה והסכנה להמשך קיומו של ענף היהלומים נדרשת הממשלה לפתרונות ייעודיים וייחודיים ולפעולה בכמה מישורים. הוועדה ממליצה למשרד הכלכלה והתעשייה ביחד עם משרד האוצר, רשות המסים והגורמים האחרים לבדוק בהקדם את האפשרות להקים בבורסה אזור סחר חופשי, אזור חסר בינלאומי שיאפשר לחברות מחו"ל לפתוח משרדים בישראל ולנהל פה את עסקיהם, ולעסוק במסחר היהלומים בארץ. הוועדה ממליצה למשרד האוצר להחיל את הסיוע שמעמיד בהתאמה לענפים שונים לסוגיהם, לבחון את הצרכים של כל ענף בישיבה משותפת עם נציגיו, ולהיענות לצרכים של כל ענף בנפרד. הוועדה מציינת בחיוב את ההיקף הגבוה של האישורים להלוואות מתוך אלה שביקשו כמובן, שכבר הועמדו ליהלומנים, ממליצה למשרד הכלכלה והתעשייה ומשרד האוצר לפעול ביחד עם נציגי הבורסה ליהלומים להתאמת הקרן בערבות מדינה לצרכים של היהלומנים, לרבות להציע שינויים משמעותיים מהותיים שיאפשרו ליהלומנים נוספים לפנות לסיוע מאת הקרן. לפי הבקשה של נעמה קאופמן, אנחנו לא ננזוף בנציג של בנק ישראל שהתבקש לא לדבר בדיון. אני מודה לכם, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 12:17.